אנחנו עוברים לסעיף הבא. אתמול קיימתי קשר עם איציק שמולי בנוגע לסעיף 46, ביקשתי ממנו בכל לשון של בקשה כיוון שיש עמותות שמטפלות באנשים שהם חולי סרטן. למשל. יש עמותות שם שלא יכולות לקבל כספים עבור ניצולי שואה. שלחתי לו הוא בחו"ל, לשמחתו או לצערי את כל רשימת הממתינים ל-46, ביקשתי לקבל רשימה חדשה או סימון של אלה שפוליטית הם לא מעוניינים ואז נדחה את זה לסיבוב הבא שזה אולי חבל כי הם נציגים שלהם. נצטרך

לעשות רשימה חדשה ולהעביר באישור סעיף 46 את אותם ארגונים שלא יכולים לטפל באנשים שהם נצרכים. אני אהיה בקשר עם מזכירות הוועדה,

המשפטית כדי להעביר. אם נצטרך לבוא פעם נוספת, נבוא פעם נוספת. בסדר. כואב לי הלב. גמרנו, אני כבר לא מתאמץ כל כך. אני מתאמץ. כל הכבוד לך. אנחנו בצו היטלי סחר ואמצעי הגנה (היטל היצף על יבוא של צמנט). אנחנו מדברים על מלט הר-טוב. אנחנו מבקשים שיהיה היטל היצף בצו הזה. זה לא דיון ראשון. אנחנו מבקשים שיהיה היטל היצף, כי אם לא יהיה היטל היצף 120 עובדים,

הולכים הביתה. לא נהייתי חסיד כזה של המלט וכל מה שנלווה לעניין הזה. מתברר שבלי היטל היצף יהיו שתי מדינות - טורקיה ויוון, שיספקו את צורכי המדינה, כאשר חלק מהעובדים, במיוחד בבית שמש שזה הר-טוב, יעזבו, יפוטרו, לא יהיה להם מקום עבודה. ייאמר לשבחו של משרד הכלכלה שהוא השאיר היטל היצף. זה היטל היצף שלא פותר את הבעיה. לפחות יש היטל היצף של רבע אחוז. אנחנו נצטרך לקבל החלטה בעניין הזה. אנחנו נבקש שהיטל ההיצף יהיה גבוה, יותר גבוה מרבע אחוז שלא פותר את הבעיה. הסיבה שקיימתי דיונים עם השרים ועם המנכ"ל, שהוא באמת עושה עבודה רצינית, וגם עם דני טל, היא בגלל שהיה צריך לתת היטל היצף גבוה בין 5% ל-7%. בלי זה המפעל יהיה סגור. אם תהיה ממשלה חדשה שתבוא ותגיד שצריך לעשות את זה, שוב יתחיל העניין של האיזון, יגידו שהמחירים ירדו. נאמר בדיון הקודם שלא לתת לנשר הטבות בשעה שנשר היא חברה עשירה, מצליחה וכו'.

מנשר, אמרו שמאז שאין היטל היצף, מאז המציאות הזאת של תעשיית המלט בארץ,

אם מישהו אומר שאנחנו ניתן לנשר והר-טוב לא ירוויח מזה - גם זה כבר לא נכון. מי מרוויח, אדוני היושב-ראש?

מרוויח. אמרו שנשר מרוויחה. נשר לא מרוויחה, נשר יורדת ברווחים שלה.

שאין אף אחד שמתנגד עכשיו לעניין הטלת ההיצף, שכולם בעד? נשר בעד

במיוחד מהשוק המקומי, אלה שמייצרים פה את המוצר, ושיש את היבואנים שמתנגדים. אם היבואנים יוכלו להגיד מילים משכנעות, כמובן נצטרך לשקול את דבריהם. אם הטיעונים שלהם לא יהיו מספיק משכנעים, אני חושב שהיקף הדיון צריך להיות הרבה יותר מצומצם.

כי בסוף אנחנו יודעים שהלכה למעשה עצם הייבוא משנה קצת את כללי המשחק מבחינת התחרות. אנחנו רוצים להבין אם זו תחרות הוגנת, או תחרות במטרה לסגור את השוק המקומי, שזה דבר שציינתי שיש לו משמעות אחרת בסיטואציות כאלו ואחרות. תחרות זה דבר טוב עד לרגע שהיא מנסה לחסל מישהו אחר. ברגע שאנחנו נבין מהיבואנים מה הטיעונים, אני חושב שאת הסיפור הזה נוכל לפתור יותר בקלות. אני מבקש לצמצם את הדיון לאיפה שהפסקנו. השאלה של היטל ההיצף היא שאלה כלכלית, היא מוסדרת, אנחנו לא באים לדון בה. העיקרון בה אומר, וזה הרציונל, שמדינת ישראל מגינה על עצמה, מגינה על התעשייה המקומית באמצעות זה שלא יהיה כאן יבוא מלאכותי לתקופה מסוימת עד שהתעשייה הישראלית תקרוס ואז יעלו את המחירים. לכאורה אנחנו בעד הייבוא, אנחנו בעולם

דני טל אמור לבחון את זה, בדיוק את הנקודה הזאת, והוא בחן את זה שנה וחצי. זו העבודה שלו.

היה לקבוע שאין היצף. אם אין היצף, אין לנו פה דיון. יש הרבה ייבוא של כל מיני מוצרים. אני מניח ש"אתא" נסגרה בגלל שהיה ייבוא. הוא קבע שיש. מהרגע שיש אנחנו חייבים להיכנס להגנה.

כי אנחנו מבינים שמישהו פה פועל בניגוד לאינטרס של מדינת ישראל. יש שני מפעלים במדינה: נשר והר-טוב. הם היו פעם בבעלות אחת. באה מדינת ישראל

בא הממונה על ההגבלים העסקיים, ואמר: רבותיי,

אנחנו מבקשים שתמכרו אחד. הם אילצו את החברה שברמלה למכור את הר-טוב.

שתהיה תחרות. אם אנחנו לא מפעילים את מנגנון ההיצף שהוא על פי חוק, מה שיקרה בהכרח זה שהחלש, שמתפרנסים בו 180 איש כרגע, ימות באופן מידי. 120. דרך אגב, כל משפחה זה עולם ומלואו.

הוא ייפגע באופן ישיר, כי הוא המוחלש, הוא הקטן. הוא מהווה, לדעתי, בשוק כ-3%, 4%. 7%, 8%. דרך אגב, הוא קנה את המפעל כדי להמשיך לייצר מלט, זו הייתה הכוונה שלהם, אחרת למה עשינו את ההפרטה, היינו משאירים אותם ביחד. דרך אגב, אם נשאיר אותם ביחד יישאר הייבוא. הייבוא הוא מכל מיני מקומות. למה אנחנו צריכים להכריח אותם למכור את נשר? שיבוא הר-טוב עם נשר ביחד. המדינה אילצה אותם למכור. אם אנחנו נסמכים על החוק אז יש מספיק יצרנים בחוץ. אין פה מונופול. השאלה היא לא מי מייצר, השאלה מה נכנס. המדינה

כפי שאמרתי לך, להתפצל ולמכור את האחזקות שלהם.

פה איזה קונגלומרט

שהוא חזק, עצום, שהוא יותר גדול מנשר ומהר-טוב. הוא אמר: אתה יודע מה, אני מוכן להפסיד בארץ כסף עד שאני אוציא את כולם מהשוק. ברגע שהוא יוצא מהשוק הוא לא מחר מתחיל להפעיל עוד הפעם. זה מפעל עתיר השקעות, עתיר כוח אדם. זו שרשרת מאוד גדולה שלא מפעילים ביום אחד. זו לא איזו חברת הייטק קטנה שהבאנו עוד ארבעה אנשים והתחלנו להפעיל אותה מחר בבוקר. ברגע שהוא יוצא מהשוק הוא באופן מעשי כבר לא ייכנס לשם. באותו רגע שהוצאת אותו נגמר האירוע.

הרבה מאוד זמן. שנה וחצי לקח לו לעשות את החקר. הוא מוסמך מבחינת מדינת ישראל לקבוע אם יש כאן היטל היצף,

הוא גורם מקצועי פר אקסלנס - זו העבודה שלו, זה מה שהוא עושה. בפני הוועדה המייעצת יש שיקולים נוספים,

לכן לא מצאנו לנכון להתייחס לטענות לגופו של עניין בשלב זה. ככל שתתקבל פנייה טרם הבחירות, תובא הפנייה בצירוף חוות הדעת מפורטת של היועץ המשפטי לממשלה והמשרדים השונים ונוכל להידרש לנושא". לגבי טענות אחרות שעלו פה על קונגלומרטים בינלאומיים - אנחנו חברה פרטית, אנחנו קונים מכמה ספקים. אני לא פגשתי קונגלומרט שמביא מלט לישראל. לגבי ההערה שהייתה פה בתחילת הדיון על כך שחברת נשר לא מרוויחה כמו שטענת, נעשתה פה חקירה מקיפה ועמוקה של דני טל, שקבעה שנשר מרוויחה הרבה מאוד כסף. אם יש כאלו טענות שיבואו ויבדקו את זה לעומק מחדש. אחרי ההמלצות של דני טל עברנו תקופה ארוכה עם הוועדה המייעצת.

לתקן את ההמלצות של דני טל לאור שיקולים משקיים.

מדובר כאן בהצלת מפעל או באי הצלת מפעל,

תשומות הבנייה בישראל יזנקו ב-500 מיליון שקל לשנה ומאותו תקציב שדיברת עליו בתחילת הדיון יחסר חצי מיליארד שקל על מנת לבנות בתי ספר, בתי חולים ובסיסי צבא שילכו לכיסם של אנשי עסקים פרטיים, אוליגרכיים, שיושבים בלונדון, כדיבידנד.

רק אגיב למה שנאמר פה לגבי הדוח של הממונה על היטלי סחר למנכ"ל סימנט.

לאן זה הולך להגיע. הוא לא טעה לגבי הנתונים כמו שאנחנו רואים אותם היום. על אף שנשר נחשבת לאחד המפעלים היעילים בעולם בתעשיית המלט,

שהגענו אליו והתחרות הבלתי הוגנת בישראל מקשים גם עלינו להתמודד היום. אנחנו מוכרחים להגיד שבמשך שנים נרתמנו לאתגרים של מדינת ישראל. בשני העשורים האחרונים השקענו 4 מיליארד שקל בהתאמה של המפעל לצרכים של הייצור, בהתאמה שלו לחוקי איכות הסביבה בישראל, בהפיכה שלו לאחד המפעלים היעילים בעולם. גם אנחנו, כשאנחנו רואים את המספרים היום, מתקשים להתמודד במחירים בתחרות לא הוגנת. אף פעם לא התנגדנו לתחרות. כשמדינת ישראל התמודדה עם תחרות ופתחה את נושא התחרות לבדיקה, אנחנו שיתפנו פעולה ומכרנו מפעל.

להתמודד בתחרות שהיא תחרות לא הוגנת. בתחרות הוגנת מפעל כמו שלנו יודע להתמודד. כן, הוא מפעל יעיל, כן, הוא מפעל שהושקע בו הרבה כסף,

הוא מפעל שנהג להרוויח כדי להמשיך לקיים את השנים הבאות. היום אנחנו במצב שונה לגמרי. אני יכולה להגיד מבחינת תעשיית המלט בישראל ומבחינת נשר, אמצעי הייצור במדינת ישראל לא מנוצלים היום כמו שצריך, כאשר מי שנפגע מזה זה ציבור הצרכנים. מהר מאוד ציבור הצרכנים יצטרך לשלם על חוסר היעילות הזאת. ייבוא והיצף לא נמשכים לאורך זמן, אנחנו יודעים את זה מכל העולם. גם המפעלים ביוון ובטורקיה לא מעוניינים להמשיך לאורך זמן לפעול במחירי היצף. הם פשוט מייצאים את האבטלה שלהם למדינת ישראל. הם עובדים 24 שעות. זו טיבה של תעשייה עתירת הון. מה שיקרה במדינת ישראל זה שגם המפעל היעיל, שזה נשר, לא יוכל לעמוד בזה, לא יוכל להמשיך את ההשקעות שלו. אנחנו כבר מתחילים לראות את הנזקים הבלתי הפיכים של שנת 2018 שהולכים להימשך בשנת 2019. תחרות זה דבר טוב, תחרות הוגנת זה דבר רע. שיעור הייבוא היום למדינת ישראל מגיע ל-40%. אין כזה דבר בתעשיות המלט בעולם. מלט זה ייצור שהוא בדרך כלל מקומי בכל מדינות העולם. גם מסיבות אסטרטגיות וגם מסיבות

הייצור המקומי הוא זה שמספק את צורכי המדינה. כשיש מחסור בייצור מקומי אז יש ייבוא. במדינת ישראל זה לא כך. יש פה הון

וייבוא שמגיע בתנאים בלתי הוגנים למדינת ישראל. זה מצב שלא יוכל להימשך בתעשיית המלט, בנשר, שנחשבת לתעשייה היעילה בישראל. מהדיון האחרון

שיחות גם עם משרד הכלכלה וגם עם משרד האוצר, בעיקר מול משרד הכלכלה, שהציעו לנו תכנית השקעות שהם אמורים להוציא, והלוואות

הסברנו לאורך כל הדרך גם למשרד הכלכלה, בטח ובטח למשרד האוצר, שהבעיה היא במחיר המכירה, שהבעיה מגיעה מההיצף, היא לא מגיעה משום מקום אחר. בשלוש השנים האחרונות המפעל הזה מוחזק, מונשם באופן מלאכותי במטרה,

בציפייה ברורה שמדינת ישראל תעשה את המוטל עליה ותטיל היטל על המלט. אנחנו עומדים שנתיים וחצי מאז פרסום החלטת השר. באותם שבועיים וחצי המחירים בשוק ממשיכים לרדת, למרות הצו שמוטל באוויר. הם גם ימשיכו לרדת, כך על פי הצהרות היבואנים בכל מיני מקומות ומהיום בבוקר. אנחנו מצפים שהמדינה תעשה את המוטל עליה. המפעל הזה מוחזק באופן מלאכותי. אם לא יהיה היטל ומחירי המכירה לא יתוקנו כלפי מעלה, וזה לא קשור להשקעות כאלו ואחרות שזה כוסות רוח למת כי עד שהן יבוצעו ועד שהכסף יתקבל זה יהיה בעוד כמה שנים בלי קשר, גם אין כדאיות לעשות, תעיד על זה איה, שהיא נציגה של אחד המפעלים היעילים בעולם, כך לפי דוח ועדת הרשקוביץ המפעל הזה ייסגר. אתם מבקשים שהמחירים

הבעיה היא במחירי המכירה. כתוצאה מההיצף מחירי המכירה במדינת ישראל ירדו אל מתחת לעלויות הייצור. אומרת איה, גם מתחת לעלויות הייצור של נשר, שהוא אחד המפעלים היעילים ביותר בעולם. נזרקה פה איזו שהיא אמירה לגבי כן קונגלומרטור,

אני יודע שארגון צרפתי שסוחר ב-400 מיליון טון מלט בשנה הוא קונגלומרט. אני יודע שכשמחיר המלט בצרפת, במדינת המקור ממנה מגיע אותו קונצרן, הוא 130 יורו לטון, כשבארץ הורידו אותו לפחות מחצי מזה - זה היצף. לפה מייבאים את המחירים הזולים, לכאן מייבאים את האבטלה, שם שומרים את השוק ליום מן הימים. אתה אומר שהציעו לך במשרד הכלכלה סיוע, מענקים, כל שנלווה לעניין הזה?

משרד הכלכלה הציע לצאת בתכנית השקעות על מנת לסייע למפעל לבצע השקעות. לכולנו ברור שעל מנת לבצע השקעות צריך שתהיה כדאיות כלכלית. אם אנחנו לא נעשה פה טיפול יסודי, טיפול שורש לשוק הזה מההתחלה, אין כדאיות לביצוע ההשקעות. מאיזו מדינה מייבאים יותר מלט - מיוון או מטורקיה? נכון להיום, מטורקיה. בשנה שעברה הביאו מיוון. אני היבואן הכי גדול. רוב הייבוא מגיע מיוון. הוא לא היבואן היחיד, יש עוד הרבה ייבוא שמגיע מטורקיה. גם הוא יביא יותר מטורקיה. נשאלתי על ידי חברי הוועדה מדוע ההמלצות שלנו הן שונות. בדעת רוב קיבלנו את ההחלטה שיש היצף, שיש נזק. אתה יכול להגיד מי הם חברי הוועדה, איך ממנים אותם, מה ההכשרה שלהם? את מי הם מייצגים? יש כעשרה חברים: ארבעה ממשרד הכלכלה, ארבעה ממשרד האוצר. ארבעה מהאוצר, ארבעה ממשרד הכלכלה. יש שישה נציגי ציבור, בהם שני משפטנים לפחות, כאשר חמישה מהם ממנה שר הכלכלה, אחד ממנה שר האוצר. כמה סך הכל בוועדה? 14. בפועל השתתפו 10. לא שזה רלוונטי, אבל למען ההגינות, הייתי בדעת מיעוט בכל. בדעת רוב הוחלט שיש היצף, שיש נזק. קיבלנו את כל המלצות דני טל לעניין המקצועי של המספרים. כמו שדיברתם בדיון הקודם על חמש ושלוש ומצאתם פשרה, כך אנחנו נאלצנו להגיע לאיזה שהוא קו שנוכל כולנו להסכים עליו. אני רוצה להדגיש למה ההמלצה שלנו הייתה לא להטיל היטל. ההמלצה שלנו לא להטיל היטל נבעה מהעובדה שהסבירו לנו,

שזה יגרום לעליית מחירים. מי הסביר? אני אסביר בדיוק מי הסביר. קודם כל, כמעט לא הייתה מחלוקת שזה יכול לגרום לאיזו שהיא עליית מחירים. דבר נוסף, שמענו - היום אני שומע משהו אחר מהנציג של

ממפעל הר-טוב שהם בפירוש עוסקים בהשקעות, שהם מעוניינים להמשיך לעסוק בהשקעות. בהמלצות שלנו ציינו שהעובדה שנאמר לנו שיש פתרון אחר להר-טוב השפיעה על ההמלצה שלנו להשתמש בכלי האחר,

של השתתפות בהשקעות שלהם. מי אמר לכם שנותנים חבילת סיוע להר-טוב? מה החבילה? אמרת שיש שפתרון אחר, כלי אחר. מי הציע? אני לא אגיד שמות, אבל היו ארבעה חברים ממשרד האוצר. היה דיון בין החברים? תמיד יש דיונים פנימיים. האם הפקידים אומרים: עזוב,

נפתור להם את הבעיה?

בפני הוועדה עלו כל מיני שיקולים שציינו אותם. היו לנו את השיקולים של מדיניות חוץ. איזו מדיניות חוץ שהטורקים והיוונים ייעלבו? אנחנו בשמחה נציג לחברי הוועדה את המלצות הוועדה שמפרטות בדיוק את השיקולים שנשקלו. שום דבר לא נסגר, כפי שמתואר כאן, מראש בין הפקידים. ההמלצה היא בגדר המלצה בלבד. גם נאמר שאין פה התערבות שלטונית בשום מסלול. חברי הוועדה סברו שיש מקום לשקול הליכים חלופיים וכך גם הם המליצו. את המלצות הוועדה נשמח להציג לכם,

הן גם הועברו לצדדים הרלוונטיים. כשדנו בזה בוועדה, ההיצף היותר גבוה היה מיוון. שמענו את משרד החוץ בעניין הזה וגם אחרים. אני לא אכנס לזה, כי כתבנו בסופו של דבר את ההחלטה שלנו. ההמלצה של פתרונות אחרים למפעל המלט הר-טוב הייתה בפירוש

שהשפיעה גם על ההחלטה שלנו .

אתה אומר שאם היית מבין שלהר-טוב אין פתרון לא היית מקבל את ההחלטה הזאת. לא בדיוק. מפעל הר-טוב אמר לנו שהם עוסקים בהשקעות, שהם באמצע השקעות, שהם ימשיכו לעשות השקעות. פתאום אנחנו שומעים היום שהם לא רוצים להשקיע. היה לנו קושי נוסף, חייבים להגיד אותו פה - שאם אנחנו מטילים היטל היצף, או ממליצים להטיל היטל היצף, אנחנו גורמים לעליית מחירים במידה מסוימת. לנו היה קושי רב,

עם העובדה שמפעל נשר אחד מייבא בתקופה הרלוונטית. זו הייתה בעיה אחת. בעיה שנייה שהייתה לנו - שאנחנו מוצאים שמפעל נשר, שעכשיו אנחנו שומעים על הפסדים שלו - - היא לא אמרה הפסדים,

מפעל המלט נשר מוכר במחיר נמוך יותר לרשות

משהו פה הזוי. דודי, אנחנו לא הולכים לשום מקום. האם הייתה הצעה לתמיכה במלט הר-טוב ב-30 מיליון כדי שהם יביאו 70 מיליון? יש כאן את הממונה על הנושא של ההיצף.

הוא שנה וחצי

האם הוא בסופו של דבר, למרות שהוא השקעה שהמשקיעים השקיעו בראייה עתידית, יכול להישאר בתוך בית שמש, האם המפעל הזה מיושן עד כדי כך שאין לו

לא מדבר על זה שאנחנו נותנים מלט לעזה ואחר כך מפוצצים את המנהרות.

לעשות ייבוא, אחר כך לפוצץ את המנהרות, ועוד יותר - שופכים מלט בלבנון. אני מציע, ואולי זה מוצא לדיון שאין לו פתרון,

ומפעל הר-טוב כישלוני וממילא יש לו בעיה שהוא ללא השקעות, השתכנענו שאין לו סיכוי לשרוד דרך אגב, זו

לעניות דעתך, המחירים שכרגע מובאים לארץ באמצעות החברות שמביאות את זה מחוץ לארץ עלולים לפגוע או כרגע פוגעים בשוק

זה התפקיד שלו. לא יצא לו בקוביות אחוזים כאלה ואחרים. הוא חקר את השוק, הוא חקר את כל המרכיבים. קיבלנו את ההמלצות. בהיצף שהוא מציע יש תחרות הוגנת שאמורה להיות.

אני רוצה להזכיר לך שההמלצה של דני הייתה להטיל יותר על

אז תסביר למה. שיקול חשוב שעמד בפני הוועדה הוא עליית מחירי המלט בשוק. עליית מחירי המלט תשפיע על מחירי הדיור.

נניח שכל נושא הדיור לא היה יושב באוצר,

יש שיקולים משקיים.

הרי ההיטל על הנחושת יעלה את מחיר הנחושת. אם יעלה מחיר

וזו הייתה המטרה של השר. חשוב שלא נישאר תלויים באוויר בלי החלטה לפה או לפה. אם השר עומד על עמדתו שלא לשנות את שיעור ההיטל,

בפעם שעברה הגענו בדיוק לאותה נקודה, אמרנו שהוא מצא שיש 7%, וככל שזה לא יהיה טוב בשוק נתחיל להוריד או

לאוצר יש עמדה ברורה שאני מכבד.

מי שישתלט על תעשיית המלט זה יהיה הייבוא - היום הוא כבר עומד על 40%. גם דני טל חשש מהעניין הזה, גם הוועדה

האם יש בעיה בגלל הבחירות? כל פעולה שנעשית בתקופה הזאת אנחנו בודקים בראי תקופת הבחירות, הלשכה המשפטית בוחנת את זה מבחינה משפטית.

ארבעת הנציגים מהאוצר בוועדה כמו,

שיקולים משקיים, שזה גם לגבי שוק המלט וגם לגבי שאר

אם לא מקבלים את ההחלטה שלו, למה אנחנו לא מבטלים את התפקיד שלו? למה אתה בכלל עוסק בהיצף, הרי תמיד כשנעלה זה ישפיע. יש חקיקה ברורה. החקיקה מדברת על זה שלאחר החלטת הממונה על ההיטלים יש ועדה. כך כתוב בחוק - וכך קיימנו. היו שיקולים משקיים חשובים הם צריכים להיאמר גם כאן - שההגבלים העסקיים הציגו בפני הוועדה. אני חושבת שנכון לשמוע את עמדתם המקצועית לגבי ההיטל הזה. ההגבלים העסקיים דיברו בישיבה הקודמת

זה נלקח בחשבון בהחלטת השר. חשוב לזכור שהסכמנו עם כל הממצאים של הממונה לעניין ההיצף. חשוב לזכור גם שהיינו מחויבים לשקול שיקולים משקיים. אתם רשאים לשקול שיקולים משקיים משל עצמכם, כאשר מן הסתם שלכם עדיפים על שלנו. אנחנו במגבלת זמנים. אני חושב שאת מה שאמר

אמנם ההמלצה של השר הייתה להטיל היטל מאוד נמוך,

אז אני יודע שפתרנו את הבעיה.

אם לא פתרנו את הבעיה אני אביא את זה

היכולות של הוועדה? אנחנו יכולים להצביע על 7%? לא, אנחנו לא יכולים. אני מדבר מבחינת משמעויות.

יש משמעות ציבורית, יכול להיות גם משמעות משפטית. אני מבקש שיתנו פתרון למפעל הר-טוב בתוך כמה ימים. אני יודע שכבר דיברו על זה שהוא ייתן פתרון. דיברו על זה בישיבה הקודמת. היינו בנקודה הזאת בדיוק. בדיון הקודם אמרו לנו: לכו תדברו. ניתחנו את הנקודה הזאת לאורך ולרוחב. אין פתרונות. מה המשמעות הפרקטית אם אנחנו מצביעים על 7%? זה בדיוק כמו בסינרג'י קודם, אותו הדבר. בהנחה שאתם מצביעים על 7% ומודיעים השרים - - 5%,

לא משנה, כל שינוי שהוא שינוי מהצו שהם הביאו. אם מודיעים השרים - שר הכלכלה ושר האוצר - שהם מתנגדים והם מושכים את הצו, אין שום דבר בפני הוועדה, אין צו. הם טוענים שבערב בחירות אי אפשר לעשות שינויים, אלא אם כן מתברר שנעשו שינויים בפועל. בדיון הזה התברר לאנשי המקצוע שקרו שינויים נשר מתחילה להפסיד, היא מתחילה לאבד את הרווח שהיה לה. חשבו שנשר

חברה עשירה וממילא אם מביאים היטל היצף גבוה עוזרים לחברה עשירה,

לכן גם אם זה ערב בחירות אפשר לשנות את ההחלטה. ערב בחירות זה לא רלוונטי כי זה תהליך שנמשך

הם הביאו לך צו על רבע אחוז. זה תהליך שנמשך שנתיים. אם ככה, למה אנחנו מתכנסים בוועדת כספים? עזוב, אין כנסת, אין כלום, בוא נלך הביתה. בכל נושא אנחנו ערב בחירות, לא רק בנושאים שמתאימים לאוצר אנחנו ערב בחירות. חבר הכנסת גפני, סוגיית הסיוע למלט הר-טוב כבר נותחה לאורך ולרוחב, לכל הכיוונים. אנחנו דנים בזה הרבה. אין להם כלים לסייע להר-טוב. רונן, בפנינו עומדות שתי ברירות. ברירה אחת היא לנסות להגיע לפתרון. הוא אמר לי שהוא צריך קצת זמן אבל הוא רוצה להגיע לפתרון. האפשרות השנייה היא להצביע על 7%, שאז אתה תהיה מבסוט, אתה תבוא הביתה ותגיד: הכל בסדר.

דני קודם טען שהמצב הולך ומחריף. מה הכוונה בכך שזה הולך ומחריף - שהיבואנים כל הזמן מורידים את המחיר? מה הכוונה שזה הולך ומחריף - שהוא כל הזמן יורד ולכן כל הזמן נשר מוריד ומוריד ולכן גם הייצור שלו ירד? זו הכוונה שלך? כשאנחנו מודדים נזק או החרפה במצב, אנחנו מודדים 15 פרמטרים שונים: נתח שוק, גידול בייבוא,

פגיעה בכושר ייצור, צבירת מלאים וכיוצא בזה. יש הרבה פרמטרים. יותר ויותר פרמטרים מניפים דגל אדום ואומרים לנו: תשמעו, יש פה בעיה. ההחלטה של השר באה לאפשר לנו להגיב במידה והמצב הוא כזה שצריך התערבות מהירה. להבדיל מפתיחה של חקירה חדשה שכרוכה במשהו כמו שנה וחצי כמו שעשינו עכשיו, בהיטל של 0.25 אני תוך חודשיים, שלושה מקבל נתונים מהיבואנים, מהיצרנים המקומיים ואני יכול לבוא עם המלצה מחודשת: תראו, המצב כזה שאנחנו עכשיו חייבים להתערב. אני מבין שמהרגע שהייבוא נכנס לארץ התחילה להיות ירידת מחירים, היבואנים התחילו להוריד את המחיר. בכמה הם הורידו את המחיר ובאיזה מדרגות? כמה פעמים הרגשת שהמחיר יורד? נניח בהתחלה זה היה 60 שקלים,

56. לאורך התקופה שחקרת, כמה מדרגות ירידה היו ומה הן היו בשקלים? כשנכנסנו לשוק המחיר היה בערך 300 שקל לטון. מחיר המקסימום שמפוקח על ידי הרגולטור לחברת נשר - המחיר הזה הוא מפוקח, אסור לה לעבור מעבר - עמד על 334 שקלים. זאת אומרת, כבר אז המחיר לא עמד על מחיר המקסימום שהיצרנית המונופוליסטית הייתה יכולה לדרוש. כבר אז הם עמדו על 300 שקלים בממוצע. לאחר מכן הייתה ירידת מחירים. המחירים ירדו לסביבות ה-270,280 שקלים. מתחת לזה. תבדקו שוב פעם. נניח שהתאזן המחיר סביב 280 שקלים, האם יש תגובה של היבואנים להוריד עוד את המחיר? כשאתה אומר לי שהמצב הוחמר, מה הכוונה שלך שהוא הוחמר? אם הוא התקבע על 280, המאזן התאזן. אני מבקש את הנתונים האלה בכתב. הוא ייבא מלט כל עוד הוא מרוויח. גם נשר מייבאת. היא מייבאת קלניקר. היא עושה בדיוק כמוני. התפקיד שלו זה לייבא מלט ולמכור אותו במחיר המקסימאלי שהוא יכול למכור. היות ויש שחקן מקומי שרוצה לחגוג, הוא מוכר אותו בפחות. הוא ימשיך למכור את המלט כל עוד הוא מרוויח. אם הוא ירוויח ב-260,

אם ב-250, ב-250. הטריד אתי דבר אחר שדני אמר - שהעסק הולך ומחריף. אני מבין שהתהליך עוד לא הגיע לאיזון. הוא עדיין מחריף. זאת אומרת, המחירים המשיכו לרדת. הרי בסוף אנחנו יודעים להביא מחיר לטורקיה. כשאני הולך ליוון, אני יודע מה הוא מוכר לו. אני יודע לגלם בפנים הובלה, אני יודע לעשות העמסה של שאר ההוצאות, אני יודע כמה עולה לו פה

אני יודע כמה עולה לנשר, מה ה-range של המחיר שלה. אני יודע לאן זה יוביל אותנו. ניתוח כלכלי פשוט יודע להביא אותנו למחיר שבו נשר יסגור את המפעל. יכול להיות שאנחנו משלמים שכר מינימום שביוון אין אותו. אנחנו יודעים לעשות את זה, אנחנו לא צריכים לחכות. אני רוצה לדעת מה קרה בינתיים עם כל העניין הזה. את התשובה לשאלה ששאל חבר הכנסת אמסלם אני רוצה בכתב, שזה יהיה בפנינו

אם בישיבה הבאה יהיה פתרון - אני אדבר עם מנהל המפעל

אני לא מתבייש להגיד שאני דואג לעובדים. לא מעניין אותי מפעל כזה או מפעל אחר, אני רוצה שפרנסתם של העובדים לא תיפגע. אני הייתי תושב אופקים הרבה שנים, עשרים ומשהו שנים. כשנסגר מפעל אופ-אר’ ראיתי איך אצל משפחה יש פריג'דר ריק. זה היה ביום שישי, לא היה להם אוכל לאכול. זו תמונת המצב כשעובדים הולכים הביתה. אני רגיש לעניין הזה. אם יהיה פתרון המבט שלנו יהיה שונה. אם לא יהיה פתרון, אני מביא להצבעה בישיבה הבאה 5% היטל היצף. אם יהיה רוב ל-5%, אחרי שעשינו את כל הניסיונות ולא הצלחנו, נצביע על זה. שייקחו את ההחלטה הזאת, שימשכו את ההיטל, שיעשו מה שהם רוצים, אנחנו נעשה את שלנו. אנחנו נבחרי ציבור. אנחנו הגענו למסקנה חד משמעית וחוצה מפלגות, אנחנו לא נשלים עם זה שהעובדים במפעלי המלט, בעיקר במלט הר-טוב, יישארו ללא גב, ללא שום עזרה, אפילו שיבוא משרד האוצר וידבר במילים כאלו מפוצצות של המשק. אני אגיד לכם מאיפה להביא את הכסף למשק - מאיפה שלקחתם את הגירעונות הענקיים האלה שאף אחד לא מבין למה. אני רוצה פתרון לעובדים. לא יהיה פתרון לעובדים נצביע. נצביע על 5% - אני אדבר עם החברים, אם ירצו יותר או פחות. זה האזור ששם אנחנו נצביע על היטל היצף. אם לא יהיה פתרון, נזמן את הישיבה, נצביע. איך אומרים אצלנו ולה' הישועה, לא הכל בידיים שלנו. תצביע, תגיש על

אבל אתה יודע שיש דברים שצריכים לעשות כך, יש דברים שצריכים לעשות קצת אחרת. אני אומר שנצביע אם לא יהיה פתרון.

עוד דרישה שיביאו את כל - - המענק וכל מה שנלווה לזה. מענק, לא הלוואה. תודה רבה, הישיבה נעולה.

ננעלה בשעה 13:07.